י"ז בטבת תשע"ט, השעה 9:07, אנחנו מאוד שמחים לקיים ישיבה בהשתתפות סגן שר הבריאות,

הוועדה. עכשיו נתחיל להגיד גם דברים בגלל הבחירות הקרובות.